אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת,

כ' באדר א' התשפ"ב, 21 בפברואר 2022, על סדר היום: רביזיות על החלטות הוועדה. נתחיל בנושא הראשון, רביזיה על החלטת הוועדה בבקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעות החוק הבאות, מוועדת החוץ והביטחון לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה: 1. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1509). 2. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/1994/24), של חבר הכנסת צבי האזור. 3. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 (פ/2276/24), של חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי כנסת. 4. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (פ/2997/24), של חבר הכנסת אבי דיכטר. חברי הכנסת ווליד טאהא ואוסאמה הגישו רביזיה. חבר הכנסת ווליד טאהא יו"ר ועדת הפנים, בבקשה. בהמשך לדיון שהיה לפני שעתיים שבו נימקתי, הסברתי מדוע החוק הזה צריך להיות מטופל בוועדת הפנים, וגם מניתי את הסיבות הענייניות לכך, הוועדה הצביעה נגד הבקשה שלי. ביקשתי הצבעה חוזרת, דיון חוזר. אני שוב אומר, עדיין יש אפשרות לעשות את הדבר הנכון בעניין הזה ולהביא את ההצעה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני חוזר על הנימוקים שהעלינו גם בדיון הקודם, הראשון, שבו נתקבלה ההחלטה להעביר את החוקים לוועדת החוץ והביטחון, וגם לנימוקים היום בעקבות הבקשה של חברי יו"ר ועדת הפנים. מה שחשוב זה גם העמדה של הייעוץ המשפטי של הוועדה. הוא אומר במפורש שהפורום הטבעי, הנכון, הראוי והנאות הוא ועדת פנים, או לכל הפחות ועדה משותפת של חוץ וביטחון עם ועדת הפנים שזה מה שהיה עד היום. בתחילתו של החוק הדיונים היו אך ורק בוועדת הפנים, אחרי זה הייתה ועדה משותפת. אני מדבר לפרוטוקול,

אפילו על החלטת ועדת הכנסת שוקדים עכשיו הארגונים והמשפחות הנפגעות בעתירה לבג"ץ. אני מפנה אותך, אדוני היושב-ראש, למכתב, ואני רואה שהוא מונח בפניך, של ארגון עדאלה בו ביקשו ממך להעביר את זה לוועדת הפנים. גם אנחנו ברשימה המשותפת פנינו במכתב רשמי כדי שהכל יהיה ממוסמך ומתועד לקראת הדיונים בבג"ץ על החוק הזה. יש פה גם בקשה רשמית של יו"ר ועדת הפנים שמבקש להעביר את זה אליו. יש פה הדרה טוטאלית של אלה שנפגעים ושל אלה שמייצגים את הנפגעים. וגם של אלה שיש חשש שייצגו אותם. כמובן. להעביר את כל החוק הזה אך ורק לפסים של נושאים ביטחוניים ותו לא? הרי שמו של החוק הוא חוק האזרחות, אין בו אפילו מילה אחת על העניין הביטחוני. זאת הזדמנות אחרונה, אדוני היושב-ראש, להעביר את זה לדיון בוועדת הפנים או בוועדה המשותפת כדי שנעלה את הנושאים ושתתקבל החלטה. לבוא ולהדיר אותנו טוטאלית מהחוק הזה, זה לא נכון, זה לא ראוי וזה לא חוקי. את הטיעונים לכאן ולכאן שמענו פעמיים. אני נשארתי בעמדתי, חבר הכנסת ווליד טאהא, שצריך להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון. אנחנו נעבור כרגע להצבעה. מי בעד הרביזיה, ירים את ידו?

2 נגד, 2 נמנעים,

רביזיה על בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1515), בכל הקריאות. הגישו רביזיה חברי הכנסת סעדי ופינדרוס. חבר הכנסת סעדי, בבקשה. מה שנקרא ומה שקרוי "תכנית כלכלית למאבק ביוקר המחייה וסיוע למשפחות החלשות" זה דבר שלא מביא ישועה ולא מסייע לאוכלוסיות הנזקקות. אולי נקודת המס ונקודת הזיכוי הן למשפחות שמשתכרות 10,000, כפי שחברי יבגני סובה נקב בדיון הקודם, אבל אני מייצג משפחות שבקושי משתכרות שכר מינימום, שמשתכרות קצת מעל לשכר מינימום,

יש פה גם את הגדלת המענק של מס הכנסה שלילי ב-20%, שזה כמעט 800 שקל בנוסף ל-4,000 שקל מענק עבודה. את מה שאפשר מגדילים. זה מענק לשנה. זה כמו שאתם מעלים את שכר המינימום ב-100 שקל

יוצא חצי שקל לשעה. זו חבילה שתואמה עם ההסתדרות. יש לי ביקורת קשה כלפי ההסתדרות גם בעניין הזה. למה הגיעה ההסתדרות בעסקת החבילה? לכך שאתם נותנים יום חופש נוסף על חשבון השעות הנוספות. תראו מה אתם נותנים בסופו של יום לאזרח הפשוט, וזה כשיש עליית מחירים בחשמל, עלייה בארנונה, עלייה בדלק. זאת בושה וכלימה. למה ההטבה רק להורים לילדים עד גיל 12? מה עם משפחות שיש להן ילדים בגילאי 14,15, 16? ההוצאה למשפחה על ילדים בגילאים האלו היא יותר כי הדרישות שלהם הן יותר. למה הגבלתם את זה עד גיל 12? יש ויכוח לגבי זה. אל תשכח שיש הורים שמשלמים על הסעות לילדים בבתי הספר היסודיים. ילד בגיל 13 או 14 לא זקוק להסעה. אני יודע על אנשים שמשלמים כמעט 2,000 שקל בשנה רק על ההסעות לבית הספר. ילד בגיל 13 או 14 שולחים לבד באוטובוס. אני מבין את הביקורת, וטוב שיש ביקורת, אבל מצד שני אי אפשר לקחת משהו אחד ולהציג אותו כתכנית כוללת. התכנית היא באמת גדולה. אני משוכנע שזה רק הצעד הראשון. אתה יודע מה, לפני זה גם עשינו מספר צעדים. מדיניות הממשלה אומרת, צא לעבוד, ואנחנו נתמרץ אותך לעבוד. ככל שתעבוד ותגיע למשכורת, אפילו אם היא 7,000 שקל, תרגיש כבר משהו שהממשלה נותנת לך. שנים לא נתנה הממשלה. הפעם האחת שהממשלה נתנה הייתה אחרי המחאה החברתית. נתנו בממשלה הקודמת שהייתה ממשלת נתניהו וגנץ. אתה מדבר נקודתית על משבר הקורונה. בקורונה שילמו. אני לא כלכלן, אבל יש הרבה כלכלנים שיגידו לך שהעלאת שכר המינימום זה לא הפתרון. הפתרון הוא להוריד את יוקר המחייה על ידי רפורמת הייבוא שאמורה להוזיל מוצרים. כל הסיפור הוא שנוזיל את המחירים, שלא נוסיף לשכר המינימום עוד 300 שקל. אם היינו מעלים את שכר המינימום בשנה הזאת ב-300, עדיין היית בא ואומר, לא מספיק 300, תעלו את זה ל-7,000 או ל-8,000. המטרה להוזיל מחירים בכל הענפים וכך להילחם ביוקר המחייה, לא להוסיף עוד 200,300 שקל. מי בעד הרביזיה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרביזיה לא התקבלה.

תודה רבה לכם, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:15.